פותח את הישיבה. העברות תקציביות. נתחיל בהעברה תקציבית למשטרה שמספרה 83003. פניות 16, 17. בבקשה, משרד האוצר. אחר הצהריים טובים. הפנייה נועדה להעברת 61 מיליון שקל לתקציב המשרד לביטחון פנים, למשטרה, לתוכנית הקניות של משטרת ישראל. התקצוב הוא לטובת התמודדות עם האירועים שכרגע יש, חלק מתוכנית של 181 מיליון שקל. אוראל מהמטרה יוכל להרחיב על התוכנית. בבקשה. הוגשה תוכנית על-ידי משטרת ישראל והמשרד לביטחון פנים למאבק בגל הטרור שפוקד אותנו. היא כוללת שני מרכיבים עיקריים. פעם אחת זה מענה מבצעי לגיוס פלוגות מילואים והצטיידות חירום שחסרה למשטרת ישראל, ופעם שנייה זה חיזוק כוחות מג"ב ב-200 תקנים נוספים. במסגרת התוכנית, שהוגדרה בשתי פעימות, סך התוכנית הכוללת עומד על 180 מיליון שקל, כאשר הפעימה הראשונה שמדבר עליה אביה, בסדר גודל של 60 מיליון שקל, נועדה לרכש ציוד מבצעי, בעיקר ציוד מיגון לשוטרים כמו אפודים קרמיים, קסדות. אלה המרכיבים העיקריים. גיוס של פלוגות מילואים והארכה שגייסנו, גם על ימ"לים, גם על הכלכלה שלהם, היסעים וכו'. אנחנו גם מנסים לגייס למילואים 500 מתנדבי מתמיד באמצעות צווי מילואים כדי לפרוש יותר שוטרים בשטח. יש לנו גם המימון של הפעלת פלוגות צה"ל. כרגע צה"ל מתגבר את המשטרה בהיקף של כאלף שוטרים. אנחנו צריכים לכלכל אותם, להסיע אותם. גם פה יש מסגרת תקציבית. החייל משולם, או פה או פה. אני אומרת שהסעות זה הגיוני, אבל אוכל הוא משולם פה ופה. זה העברת צו הסמכה, אנחנו מכירים את זה. המשטרה נדרשת לתת להם מענה גם לכלכלה, זה חלק מהעלות, ההתחשבנות עם צה"ל. משרד האוצר, החייל אוכל או בצבא או במשטרה.

אפשר לבדוק את הנושא. אני יכול להעריך שכיוון שהם פרושים לא בבסיסים שלהם, לייצר להם אפשרות לאכול- - - קוראים לזה צו הסמכה ועושים את ההעברה הזאת, אני מכירה אותה. אין סיבה לשלם על משהו פעמיים. יש מספיק מה לתת להם גם בלי זה. זה חלק קטן מהפנייה. אולי יש הבדל בין כשרות משטרתית לכשרות צבאית. לצערי הרב כרגע זה נכון. יש בג"ץ ואתם בקואליציה מעודדים את זה. מעריך שתהיה בעיה בצבא גם. אני תמיד אומר לחרד"לים שכל הזמן צועקים עלינו שאנחנו לא משרתים בצה"ל תראו מה עשו לכם שבאתם לשרת בצה"ל, מתעללים בכם שם, אז מה אתם מבקשים מאתנו לבוא שיתעללו? כן, שאלות,

בבקשה, בגיוס למילואים, כמה אמורים להתגייס? וכמה זמן אתם בטח לא יודעים אבל בשלב הראשוני? מדובר על שלוש פלוגות מילואים אחת שאמורה להתגייס לתקופה של שלושה שבועות. הפלוגה מונה סדר גודל של 80 איש. שתי פלוגות חדשות שהמשטרה הקימה השנה שהיו בתהליך של הכשרה, כלומר שבוע מילואים ואנחנו רוצים להאריך להם את המילואים לתקופה של שבועיים נוספים. לגבי גיוס מתנדבי מתמיד שאנחנו בשלב של איתור מתנדבים, כ-500 מתנדבים כדי לגייסם למילואים, אנחנו מדברים כרגע על שבוע. מה השתנה מבחינה משפטית? אני זוכר שלפני שנה אמרו שיש בעיה משפטית לגייס מילואים של מג"ב למשטרת ישראל. אותו שר ביטחון שהיה אז, אמר אז שיש בעיה, כשרצו לגייס פקודת מילואים, אמר שיש בעיה חוקית עם זה. גייסנו גם מילואים. לא מכיר שהיתה בעיה. שר הביטחון לא אישר לחיילים להיות מגויסים בשומרי החומות בתוך הערים. עכשיו אתם אומרים שאתם יודעים להביא את האישור הזה. לא, אנחנו מגייסים מילואים של פלוגות מג"ב. אגב, המתנדבים האלה יהיו להם סמכויות שוטר כמו לשוטר? בטח. מתמיד. הם יוצבו בערים? יאספו נשק? הם יכולים להחליף שוטרים. הם אמורים לעסוק במשימות של אבטחה שוטפת, הגברת הנוכחות בתוך הערים. אסור להם לעשות כמעט כלום אבל זה עניין של נראות. זה חשוב מאוד. בוא לא נפרט מה מותר להם מה אסור להם. לגבי המתנדבים, מה ההערכה הכספית שלכם ולמה זה הולך הגיוס שלהם? כעיקרון אנחנו רוצים להגדיל את כמות המתנדבים במשטרת ישראל. כרגע יש 24,000 מתנדבים. הכוונה להגדיל בעוד כמה אלפים. ההוצאה פה משלבת שני דברים עיקריים: אחד הוא קמפיין גיוס שאנחנו יוצאים אליו, והשני הוא ההוצאות גם של הצטיידות המתנדבים כי אנחנו מדברים על חלק גדול מהמתנדבים, שהם על מדים. קונים להם מדים, מציידים אותם, וכמובן הפעלה שוטפת של המתנדבים לפי המחויבות שלהם למשטרה.

המתנדב המתמיד? יהיו שני סוגים אבטחה ומתנדבי יח"מ, שאלה על מדים. לכל אלה כרגע אין מדים? אנחנו מדברים על תוספת של מתנדבים. בנוסף למתנדבים. בזמן ההכשרה? בתוכנית העבודה השגרתית של משטרת ישראל יש איתור של כמות מתנדבים. אתה מדבר רק בשביל כל המצב הביטחוני, שאתה רוצה להאיץ ויש צורך בזה.

סך המתנדבים שאתם רוצים לגייס? רוצים להגדיל את כמות המתנדבים בכ-6,000 מתנדבים,

זה צורך מבצעי, בגדול. אדוני היושב-ראש, בשבועות האחרונים אנו נחשפים לעבודת המשטרה. רוצה לומר לכם יישר כוח על העבודה הזאת. אני מצטרפת מכל הלב. אני רוצה לומר תמיד שומעים על המשטרה במקומות הפחות טובים, לומר מילה טובה לשוטרים. אתם מוסרים את הנפש. נרצחו על ההגנה עלינו כאזרחים, הם הגנו על אזרחים אחרים, וכתוצאה מזה גם שוטרי מג"ב, גם שוטרים, חורי, כשמסתכלים עליהם ועל המשפחות, שהשאירו אחריהם, כואב הלב, ואנחנו אתכם. גם אם יש ביקורת במשך השנה, היא ביקורת עניינית. גם אם היא נשמעת בתרעומת, אתם אמורים לקבל אותה. אבל בימים אלה אנחנו אתכם ומכבדים אתכם ויודעים שאתם עושים עבודה טובה, עבודת קודש. נלחמים ומקבלים אומר את זה בצורה הכי כואבת - אתם מקבלים את הכדור במקום מישהו אחר, מקבלים את הסכין במקום אזרח אחר. על כן מגעי לכם יישר כוח. תמשיכו ותעשו למען עם ישראל ושהקב"ה ישמור עליכם ואנחנו נעשה הכול גם ביכולות שלנו פה וגם כמובן במה שאני מאמין בו, בתפילה למען שלום עם ישראל, שלום החיילים, שלום השוטרים ולכולם בעז"ה. אמן. כל הכבוד ינון, מרגש.

ראשית אני מצטרפת. הנושא עלה בבוקר - אני חברת ועדת חוץ וביטחון, ועלה הנושא בוועדה המשותפת של בט"פ וחוץ וביטחון, ושאלנו את השאלות על הפעימה. זו פעימה ראשונה מתוך שלוש, מתוך 181 אם איני טועה. בגלל דחיפות הנושא וחשיבותו ובגלל שאנו יודעים שזה נדרש לא עכשיו אלא אתמול, הערכות המצב מראות שצריך את זה אנו לא יורדים לפרטים. נשאלו גם בוועדת חוץ וביטחון וגם פה יש לי המון שאלות

כפי שהערתי, הצטיידות ואפוד וגיוס המתנדבים של המתמיד. אבל אין לנו ברירה, ואנו חייבים לאשר את זה, את התקציבים האלה. זה פעימה ראשונה ומחייב אתכם לעשות עבודה ולקראת הפעימה השנייה אני ארצה לראות, בכל התוכניות, יהיו 6,000 מתנדבים לפני שתבואו להגיש את הפעימה השנייה, והיא תהיה מחר בבוקר בלוחות זמנים - נרצה לראות כל שקל שאישרנו פה בפעימה הראשונה, מה ניתן ממנו, אז כדי שלא נגיע לזה ונאלץ, כבר עכשיו אני מבקשת שתעשו בקרה על הדברים האלה כדי שנגיע מסודרים ושיהיה מיצוי תקציבי לדברים האלה. תודה. אני מעלה להצבעה את מס' בקשה 83003, מספר פנייה לוועדה 16-17 לוועדה, מי בעד?

תודה רבה. קודם כל אני מברך את חברי ועדת הכספים גם בקואליציה וגם באופוזיציה. הפנייה הזאת הועלתה לפנים משורת הדין, לא עבר פרק זמן הדרוש כדי להעלותה לדיון אבל בתוקף חשיבות הנושא חברי הכנסת מהאופוזיציה וגם מהקואליציה הסכימו לדון בה. אני מברך גם את שר לביטחון פנים, שר האוצר, שר הביטחון וראש הממשלה על שיתוף הפעולה ובניית תוכנית והקצאת כספים מאוד מהירה וכמובן אני מברך את משטרת ישראל על מה ועל איך שאתם עושים. תשמרו על עצמכם וגם עלינו. מכל הלב, אני חושב שאני אומר את זה בשמם של כל חברי ועדת הכספים, תודה רבה לכם על מה שאתם עושים. פנייה 52003 המשרד לביטחון פנים, פניית עודפים, 52003. זה בקשות. הפנייה באה להעביר עודפי תקציב משנת 21' ל-22' בגובה של 35.7 מיליון שקלים, מתוכם יש כ-9.5 מיליון שקל שהם מתוך המסגרת של ההתמודדות עם הקורונה פה בסעיף. סך הכול יש 26 מיליון שקל לפיתוח שירות בתי הסוהר. מדובר בתקציבים, שעוברים בעודפים מהתחייבויות ארוכות טווח בנושא הפיתוח והבינוי של שב"ס ועוד 9.5 מיליון שקל שזה כסף מעודפי קורונה, תוכנית האצה שבאה בקורונה. זה לא התמודדות עם הנגיף עצמו. חלק ממנו היה בניית תחנות משטרה במגזר הערבי. זה מה שנמצא בתוכנית 525001. שאלות, חברים. חוץ מהכותרת לקרוא לתוכנית הזאת קניות. זה לא קניות. 524001, שירות בתי הסוהר. אנחנו כל פעם מביאים פה את השיפוץ, לא מזמן גם הגיע, שדרוג של מבני הכליאה. אנחנו מדברים על

שבג"ץ כל פעם על מרחב המחיה. אני מבקש לדעת, איפה זה עומד. כל פעם אנו באים, זורקים - מסתכל על הסכומים. אמנם זה סכום קטן בשביל מה שעושים, אבל תכל'ס כמה כרגע נמצאים במצב שאומרים להשתחרר בגלל הנושא של מרחב המחיה שלהם המינהלי ומתי אמורים להשתחרר? מתי השחרור הבא? אני רוצה להוסיף רואים פה עודפים שהגיעו בגלל תוכנית הקורונה. עודפים שנשארו זה בסדר. אבל איפה אנחנו נמצאים בתוכנית עבודה שנתית מבחינת תנאי המחיה? כי ידידי יותר ממני ינון אבל גם אני יוצא לנו לבקר - לא בעיניים משפטיות אבל בעיניים אזרחיות, אנחנו לא במצב טוב. לכן אני שואל איפה אתם מבחינת התוכנית השנתית עם כל הכבוד לזה שמצאו קצת עודפים בקורונה והעבירו לשם. בג"ץ תנאי מחיה והקורונה זה שני דברים שונים. אמרתי.

יש בזום מישל משירות בתי הסוהר שירחיב בשאלה.

אבל נבדוק את זה. בכל מקרה נחזיר תשובה. יש בינתיים עוד שאלות?

בתוכנית 181102, מענקים אזוריים, העברת עודפים בסך 21.7 מיליון ₪. העודפים בתוכנית הזאת נוצרו כתוצאה מפרויקטי פיתוח פיתוח בעוטף עזה בפרויקטי פיתוח בצפון בהתאם להחלטות ממשלה. בתוכנית 181103, מענקים שוטפים, העברה עודפים בסך 333 מיליון

בתוכנית 181002, על אילו ערים אנו מדברים? תן לי פירוט של הפיתוח שאתם דורשים.

יש לנו גם החלטת ממשלה של פרויקטים בעוטף עזה. יש החלטת ממשלה 2262 שזה פיתוח כלכלי במחוז

אז אנחנו לא יודעים לומר כמה הרשויות, אבל כן מחויבים להעמיד את הסל התקציבי אם כל הרשויות יעמדו. כי עודפי מענק איזון תלויים בעמידה ביעדי גביית הארנונה. אם את מביאה

גם שם יש עבודה. היתה לי עניין עם אילת שקד על זה ועם הנציג. אני רוצה לדעת איך יש מצב שעושים העברה תקציבית לסעיף כל כך חשוב בעוטף עזה. כלומר מה לא היה מיצוי. אם תושבים היו צריכים לקבל ב-20', 21', לא התכוונו כשעשו את זה תקציב דו שנתי, 21'-22'. התכוונו שתושבים יקבלו את מה שצריך ב-21', ואת מה שצריך ב-22'. כשעושים העברה תקציבית ל-22', זה אומר שבשנת 21' רשויות העוטף ושדרות לא נתנו מענה. אני רוצה לדעת באילו תחומים. העודפים הם לא בגין תקציבים שוטפים אלא בגין תקציבי פיתוח. כלומר יש גם תקציבי שוטף ב-566 לרשויות המקומיות, בתוך ההחלטה.

אפתח את ההחלטה. ההחלטה גם מטפלת בשוטף וגם מטפלת בפיתוח. כרגע אנחנו מדברים על העודפים עבור תוכניות הפיתוח. תוכניות הפיתוח זה לא עניין של בוצע או לא בוצע הכסף כולו חויב, כלומר כל הכסף חויב עבור פרויקטים ספציפיים, אבל התהליך של הביצוע שלו אורך זמן שהוא מעבר לשנה אחת. לכן יש פה עודפים.

אני רוצה לקבל תשובות כי השורות הן מאוד ספציפיות ואותי מטריד שמ-2020 מדברים על זה. עוד לפני שיצאה החלטת ממשלה כבר היה שיח. למיטב היכרותי, כל החלטת ממשלה של עוטף עזה תוקצבה במשרד הפנים. העמדנו את מלוא התקציב גם בשנה הקודמת וגם השנה. אני לא מקבלת תשובות. זה שתוקצב ברור לי. זה שהעמדתם את זה ברור לי. אני עכשיו מסתכלת על הצד של התושב. התושב, היה מיועד עבורו כסף. הוא ניתן על-ידי משרד ממשלתי עבור הרשויות כדי שיצרו עבורו את המענה הרי לא סתם זה ניתן וכרגע מבקשים להעביר את התקציב הזה. רק אפנה אותך לסעיף מס' 6 בהחלטת הממשלה, מענקים מיוחדים לרשויות המקומיות. יש שם 81.5 מיליון שקל שמתוקצבים במזומן, ב-21' תקצבנו את המחצית הראשונה, וב-22' צפויים להיות מתוקצבים המחצית השנייה. הסעיף השני האו סעיף מס' 7 בהחלטת הממשלה, סעיף מענק הפיתוח. בתוכו יש הפרויקטים שעליהם דיברתי שהם תוקצבו בשנה שעברה ועכשיו אנחנו מדברים על העודפים כדי לאפשר לרשויות לממש את המזומן בגין ההתחייבויות. אני מבקשת לקבל פירוט מה התוכניות שניתנו מול התקציב הזה הרי זה הוצג יש אישורי תוכניות לדבר הזה - ומה הסטטוס שלהם מול ההצגה הראשונית. האם ההצגה הראשונית של משרד הפנים ברבעון א' או ד' או לא משנה האם זה קרה או לא? זו בקרה שאני כחברת כנסת בועודת כספים רוצה לעשות בקרה. זו רזולוציה שמשרד הפנים יכול לתת. איתן, בבקשה. לא, די. חברים יקרים, אגף התקציבים וכל משרדי הממשלה ששומעים אותי ושלא שומעים אותי הסיפור של הופעות בזום נגמר. אתם רוצים העברה תקציבית שתעבור אנא תגיעו לפה פיזית. אני לא מוכן שתבזבזו את הזמן של חברי הכנסת, שאנחנו כן מתחברים או לא מתחברים. כן עובד הסאונד או לא עובד. לא מקובל עליי יותר. הסיפור הזה נגמר. לכן לא משרד לביטחון פנים ולא ההעברה הזאת ויש לנו עוד העברה של משרד הפנים. הם פה או בזום?

אין העברות תקציביות. פנייה 52003 אנחנו חוזרים לפניות של המשרד לביטחון פנים.

בפנייה מס' 52003. שלום, אנחנו מן הסתם אחראים על כל גופי הבט"פ. היכולת לרזולוציות מאוד גבוהות הן של הגופים, לכן היה לי חשוב ששב"ס יענו והם גם נמצאים בזום.

קודם כל, פניית העודפים לעניין שירות בתי הסוהר היא פחות רלוונטית לנושא של תקן הכליאה. אלה יותר תקציבי פיתוח ובינוי שדורשים כמובן עמידה בתוכניות העבודה של שירות בתי הסוהר. אנחנו נמצאים במצב לא פשוט- - - את לא יכול לומר שזה לא עיקר הפנייה. זה עיקר הפנייה. זה סיבות מרכזיות שבגללן נוצרו עודפים בתוכנית. אי אפשר לפסול את הדברים כך. אני מזכירה לך שבוועדת חוץ וביטחון שאלנו היית בדיון,

ואמרתם שבשעה 14:00 אתם תיתנו את הפירוט בוועדת כספים. לא, הדיון היה לא על זה. להיות הגון. על הפנייה הקודמת. יודעים שבוועדת כספים נותנים תשובות אני מצפה שאנשים יהיו פה וייתנו תשובות ולא בכללי. זו אמירה שהם צריכים להשיב לה. הייתי פה מהבוקר. אנחנו כאן בהולד על כל הפניות האלה והן מאוד חשובות למשרד ולקידום תוכניות העבודה שלנו וגם לכם ותודה. לגבי מה שדיברנו בבוקר על ה-61 מיליון, אוראל היה פה,

ואנחנו לכל שאלה שתידרש. לגבי הסיפור של שירות בתי הסוהר והפנייה הנוכחית, זה נמצא בדברים שמונחים אליכם יש הבחנה. יש תקציבי הפיתוח ויש תקציבי הקניות. גם בתקציבי הקניות יש הסוגיה של בינוי של עופר ונפחא, שההשלמה שלהם זה חלק מתוכנית בג"ץ, שטח המחיה. אנו מדברים על כ-130 מיליון שקלים על מתקן של עופר ונפחא. אומדן עלויות מבחינת עופר 130 מיליון שקלים באופן כללי. זה חלק מתוכנית העבודה של שירות בתי הסוהר. גם נפחא 90 מיליון שקלים. הפנייה זאת, ברור שהיא תקדם את תוכנית העבודה של שירות בתי הסוהר. אדייק את השאלה שלי. זה שמענו פעם שעברה כשהיו פה. אני שואל, מתי אתם מסיימים עם מרחב המחיה, עם כל ההרחבות שאתם יודעים שיש לכם בכל מיני בתי כלא, ולאו דווקא בתי הכלא הביטחוניים אני מדבר גם על האזרחיים מה קורה עם זה, וכמה נמצאים במצב שאמורים להשתחרר בגלל אותו בג"ץ? לגבי תוכנית הבינוי והסטטוס, יש שני המתקנים של עופר ונפחא. שניהם מבחינת התכנון שלנו, המועד הצפוי להשלמתם הוא סוף 22'. הסטטוס מבחינת נפחא, אנחנו מדברים על בניית ארבעה אגפים. אנו בעבודות הגמר שלהם. אנחנו מניחים כאמור שנשלים את עבודת הבינוי עד סוף השנה. גם לגבי מתקן עופר באופן דומה. מבחינתנו יש כל העבודות התשתיתיות שקורות בימים אלו בעבודה מאוד מואצת כדי לראות שאנו מתקדמים בנתיב חיובי מבחינת יישום הבג"ץ. זה בגדול. מבחינת העמידה והפערים, כרגע אנו נמצאים בפער של כ-2,000 בתקן הכליאה, זה הפער הנוכחי. באזרחי או בביטחוני? אני אחזור אליך לגבי ההבחנה, ומאמינים בסוף עופר נותן לנו עוד 480 מקומות כליאה, נפחא עוד 385, תוכנית הפעולה של אלה שגם נכנסת לפעולה בשנה הקרובה וגם ב-2023. זה הסטטוס. את מדברת על עופר ונפחא בבינוי, ואני הייתי בסיור בבתי כלא לא פעם ולא פעמיים. המצב שם מחפיר. אין לכם תוכנית לשפץ את בתי הכלא האלה? יש מקומות, שיש שם - גם כלא, גם אדם שמרצה את העונש שלו, אי אפשר לתת לו לישון עם ג'וקים בחדר במצב שקם כולו אני לא רוצה לתאר מה שראיתי שם וגם בבתי הכלא של הילדים גם שמעתי לא הצלחתי להיות שם. לכן אני שואל, אם אין לכם תוכנית גם לאותם בתי כלא האזרחיים שהם חשובים לנו לפחות,

כמו בתי הכלא הביטחוניים? כי הם חוזרים לחברה שלנו. אנחנו רוצים שיחזרו וייצאו ויהיו כחלק מאותם אזרחים שהחליטו לעשות תפנית בחיים שלהם. השאלה אם יש לכם תוכנית? כי פה אני לא רואה משהו שאתם עושים בשבילם. עיקר הדגש מבחינת התקציב ותוכנית הפעולה בשנה, שנתיים הקרובות היה יישום בג"ץ שטח מחיה. מתוך 2,000 המקומות, ה-1,300 הם אכן ביטחוניים. מבחינת שירות בתי הסוהר, אכן יש מקום לקפיצת מדרגה תשתיתית. בטח גם כשמסתכלים על כל בתי הכלא ותמונת המצב שלהם. זה גם מונח בפתחנו. זה גם אחד הנושאים שהעלינו לשר לקראת דיוני התקציב הקרבים וברור לנו שזה נושא שדורש טיפול. אנו לגמרי על זה מבחינת תוכניות העבודה. צריך לראות בסדר העדיפויות התקציביים איפה זה נכנס אבל מבינתנו זה יהיה אחד הנושאים שיעלו לדיון בתקציב הקרוב. כיוון שביקשתי ממישהו מהשב"ס ולא ענה, אבקש שתעבירי את הבקשה שלי.

אני הגשתי מספר שאילתות לשר. לא ענה. לא רציתי להיכנס למצב השר בתקופה האחרונה, אני מתפלל לשלומו כי זה לשלום כל מדינת ישראל ואזרחי ישראל. אבל ביקשתי לדעת דבר פשוט. שאילתא פשוטה כמה חברי כנסת ומי ביקרו בבתי הכלא בשלוש השנים האחרונות, כמה ביקשו אישורים ולא קיבלו. ביקשתי לביטחוני, ביקשתי לאזרחי. לא קיבלתי רשימה, לא קיבלתי תשובה ואני לא סתם מבקש. זה פשוט זלזול. יכול להיות שלחברי הכנסת לא נותנים אישור?

גם אני עברתי. גיהנום. לא רוצים שתראה את מה שאתה רואה שם.

עושים הכול כדי שלא תראה. איתן גינזבורג נלחם שכן כל חברי הכנסת. המשרד לביטחון פנים, הבקשה של ינון אזולאי הופכת להיות הבקשה של ועדת הכספים. אנחנו רוצים לקבל תשובה של שלוש שנים אחרונות. אשלח לכם את השאילתא בחזרה. כמה חברי כנסת ביקשו לבקר בבתי כלא, כמה אושרו וכמה סורבו. בסדר גמור. אדוני היושב-ראש, לחבר כנסת יש חוק החסינות. מבחינת ההיגיון הוא יכול לבוא, להראות תעודה ולהיכנס בלי שום דבר.

אני לא מדבר על מצב שהגעתי ולא נתנו להיכנס. ייתנו לך, ולא נותנים כשאתה בא בהפתעה או נותנים להמתין הרבה זמן בתור. ראיתי את זה, והגשתי הצעת חוק תוך כדי שחברי הכנסת לא יחול עליהם במקום הזה. אבל אתה לא צריך אישור בשביל זה. הם עושים בעיה ואני רוצה לעקוף את זה. למשל גם ביהודה ושומרון אתה לא יכול להסתובב כחבר כנסת.

מגיע ונכנס. חשוב לדעת בשביל כולנו כי כולנו רוצים ללכת לבקר.

אז זו בקשה של ועדת הכספים. רוצה התייעצות סיעתית לפני הצבעה. נחזור ב-16:56. (הישיבה נפסקה בשעה 16:52 ונתחדשה בשעה 16:56.) פנייה 52.003, מי בעד?

הפנייה

הצבעה אושר. ינון, מה אתה אומר? רביזיה. בעוד שלוש דקות נעבור לרביזיות של הבוקר ומבחינת הפניות היום סיימנו את הדיון. הבט"פ, השלישי, בסוף לא?

היום בטוח לא, אולי ביום רביעי נצליח. יש עוד פנייה של

אם נספיק בשלוש דקות להצביע עליה, אחלה. יש לך לבד התייעצות סיעתית חמש דקות. הנה, האופוזיציה לא מסכימה. ינון, זו

אבל אז כל שאר המשרדים יחכו לשבוע הבא עם הרביזיות.

אלה היו בבוקר פה, אז מה? מה ההבדל? אין שום הבדל. יש

הצבעה לא אושר. הרביזיה של משרד התיירות, 37.002. אני רוצה לנמק אותה. פה אנחנו הגשנו את הרביזיה הזאת כי יש פה גם את הנושא של מורי הדרך. אני אמרתי את זה גם בדיון עצמו, מורי הדרך, רק כעשרה מיליון שולמו להם מתוך כל הסכום ואנחנו חושבים שזה לא

מי נגד הרביזיה? הרביזיה לא התקבלה. הצבעה לא אושר. אנחנו עוברים לרביזיה השנייה של משרד התיירות, 78.001. פיתוח תיירות. בתי המלון. פינדרוס, תדע ששנינו הגשנו אז יש לך גם אפשרות לנמק אם אתה רוצה.

כי אנחנו חושבים שאין להם מספיק פתרונות גם בנושא של הסטודנטים,

אבל ביקשנו לראות איך משלבים אותם. אמרו בכל מיני אמירות שיש מה לעשות, אבל בפועל אין להם באמת פתרון, לעולי אתיופיה. ודבר נוסף, הערנו את תשומת ליבכם לגבי מקבצי הדיור

שבאמת מגיע להם מעל ומעבר, שמגיע להם אחרי כל הסבל שלהם, הם הגיעו לארץ, הגיע הזמן שאנחנו לא נוריד להם גם מזה כי אחר כך נצטרך למצוא לזה פתרונות. לצערי גם מזה יש התעלמות ומורידים גם בזה את האחוזים, את העמלה אני קורא לזה, ולכן אני מבקש להצביע בעד הרביזיה הזאת.

הרביזיה לא התקבלה.

רביזיה של משרד החינוך, 60.002. זה הבינוי של כיתות?

אנחנו פה לא ראינו, לא קיבלנו גם, חשבתי שיעשו את זה עד הצהריים, את החלוקה של הכיתות, אבל מעבר לכך, מה שהגיש הרב גפני על זה רביזיה, ההגשה הייתה בגלל התמרוץ והטיפוח שלא מקבלים אותם מוסדות הפטור והייתה פה אפליה. הוא גם הגיש על הפנייה הקודמת, שהיום עברה הרביזיה שלה, אני חושב שבדבר כזה להפלות, שהממשלה מפלה, מפלה בהעברה הזאת, בהעברה הקודמת שהייתה היא נתנה לחלק מהתלמידים במוכש"ר, למוסדות הפטור הם לא נתנו שמוסדות הפטור הם מוסדות של ילדים חרדים. הממשלה מפלה בין ילד חרדי לילד שאינו חרדי בגלל תקציב קואליציוני של רע"מ, וגם שם לא נותנים להם את מלוא הסכום, אבל, אמר את זה גפני, בעבר לא היה דבר כזה, וכולם יכולים להעיד על זה, שכשמגיע תקציב של מוסדות הפטור לא היה דבר כזה,

מתוך 83 מיליון ₪ שיילך דווקא לילד חרדי ולילד שהוא לא חרדי או לא יהודי לא יילך. זה היה אצל כולם, כמו אצל הילד החרדי היה אצל הילד הערבי. הדבר הזה, האפליה הזו שזועקת לשמים, ואתם כחברי כנסת מהקואליציה, עם כל הצעקות שלכם על שוויון שוויון, פה אתם עושים אפליה נגד אותם ילדים מהמגזר החרדי. לכן אני מבקש שהפנייה הזאת, אף על פי שהיא לא נוגעת בדבר הזה, כן תצביעו בעד ונפתח את הפנייה.

מי בעד הרביזיה? מי נגד הרביזיה? הרביזיה לא התקבלה. הפנייה אושרה.

יש לנו פנייה של המשרד לביטחון הפנים, שיש לנו סיכוי להספיק אותה. אני גם אומר פה, אני הולך, אם תהיה התייעצות סיעתית יהיה הכול, אם תגידו כן, בסדר.

אז אנחנו לא נעשה את זה ולכן אני נועל את הישיבה. אין בעיה, אני מצטער. הישיבה נעולה, תודה רבה. הישיבה